אני פותח את הישיבה. יש לכם את הנוסח המשולב בנושא: תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת

הרי הוא יכול, כי התקהלות של 10 אנשים מותרת.

אולי בעצם כל מקום עבודה עד 10 עובדים יכול לעבוד.

יש מקומות עבודה שאין בהם אפילו 10 עובדים. יש מקומות עבודה שיש בהם שניים,

חלקן הן בעלות מעבדות או ציוד טכני. הפסקת פעילות המו"פ שלהן, אי יכולת התחזוקה של המערכות והמשך הרציפות שלהן, יכולה לגרום לכך שהן לא יוכלו לעבוד או לחזור לאחר הסגר בצורה נקייה.

מה שמקרב אותנו יותר לרף הנמוך של התחזיות מבחינת הפגיעה השנתית - קרוב ל-7% תוצר פגיעה בסוף השנה. היקף המובטלים שהוערך היה קרוב ל-400,000,500,000. כרגע אנחנו רואים שמספר המובטלים שיוצאים, שזה עדיין לא לגמרי סופי, הוא מספר קצת יותר נמוך. יכול להיות שזה מלמד על המנגנון של שימור

יכול להיות שזה מלמד על כך

כאן הכלל הזה לא מתקיים,

חלק מהדברים נכנסו על ידי זה שתייגנו והוספנו, באישור הממשלה,

היו מחריגים מקומות של עד 10 אנשים, כש-10 אנשים זה התקן של התקהלות מותרת בתוך מבנה, היה אפשר להציל את העסקים הקטנים והבינוניים. הם

זה יכול באבחה אחת לפתור להמון-המון עסקים קטנים את הבעיה. אם משרד האוצר ומשרד הבריאות לא התנגדו, אז מי כן התנגד?

אני יודעת מי התנגד. אולי משרד הבריאות. האם מישהו מוכן להסביר לנו למה אי אפשר לעשות את הדבר הזה,

אני יכולה להסביר את ההיגיון בשלב

אני מסכימה עם ההצגה של חברת הכנסת שקד שאמרה שההחמרה הייתה דרמטית. יש כאלה שחושבים שיש איזה שהוא שינוי מינורי בהשוואה למה שהיה במרץ,

במרץ לא היו פקקים כאלה. פקקים גורמים להתפשטות הנגיף?

אלו התקנות שבאות לאישורכם כרגע. שיגעתם את האזרחים, כל דבר עד מועד אחר. האם הסיבות הן סיבות בריאותיות לגבי מקומות העבודה האלה?

אני יודעת מה העמדה של כל משרד. אין פה שום עמדה מקצועית. זה היה בבסיס הדיון ביום חמישי-שישי. דיברו כל הזמן על כך שיהיה אפס אחוזים.

הליבה עובדת.

בטח לא לכל מטרה.

מכאן גם נגזרה ההפחתה של ההתקהלות בתוך מקומות העבודה.

לשם שמירה,

מה זה "המשך הפעילות התפקודית של מקום העבודה"? אם אני משרד עורך דין, המשך הפעילות התפקודית שלי היא להביא את האנשים שיטפלו בחוזים. זה מותר?

היינו היום בפיקוד העורף וראינו שהוא לא מסוגל להשתלט אפילו על 10% מהמגעים. אני מתחבר להיגיון שלך, כבוד היושב-ראש, וגם למה שאמרה חברת הכנסת שקד.

איזו התקהלות זאת כשעורך

כמו שנציגת משרד המשפטים ציינה, לא מותרת כל התקהלות של 10 אנשים. רוב ההתקהלויות כבר ממילא אסורות. יש מקרים מאוד מסוימים בהם יוצא שניתן להתקהל כ-10 אנשים

הוועדה סוברנית לקבל החלטה לא לאשר חלק או לא לאשר את הכל.

שמופיעות בתיקון לחוק הסמכויות מאתמול לגבי מגבלות מלאות, שהן במצב חירום מיוחד, יש איזו שהיא הקפאת מצב מסוימת.

לזה שהממשלה מכריזה על מצב

מצב חירום המיוחד יכול לעמוד בעינו גם אם מוסיפים מקומות מאותו סוג או דברים חיוניים. כמובן שהוועדה יכולה להחליט שהיא בכלל משנה את האיזון, אבל אז תישמע הטענה שלא מתקיימות מגבלות

ואז אנחנו לא במצב חירום מיוחד. מה אכפת לכם שעוד כמה אנשים יתפרנסו בכבוד? אי אפשר לקחת דבר שברור שהוא בעייתי מבחינה אפידמיולוגית כמו התקהלויות, לא משנה על איזה רקע,

אתם רואים את התולדה ואת התוצאה של חוק גרוע שנולד בחטא.

מאחר וזה חוק שלא בא להילחם במחלה אלא להילחם בכל מיני דברים נוספים,

תאיינו אותו, אני איתכם

אמרו לראש הממשלה שהוא לא יכול גם לפתוח 30% מהמשק וגם לאסור הפגנות.

נגביל בצורה מסוימת את ההפגנות, כדי שאפשר יהיה לפתוח חלק מהמשק.

ראש הממשלה בא ואמר שיהיה סגר

מכיוון שהמניע שלו הוא חיסול ההפגנות הוא סוגר את

אנחנו רוצים לצמצם את תנועת האנשים כך שגם באוטובוסים יהיו פחות אנשים. זה הנימוק לכך שלמרות שמותרת התקהלות עד 10 אנשים אנחנו עדיין לא מאפשרים לפתוח מקומות

נציב שירות המדינה קבע שמי שיכול לעבוד מהבית, יעבוד מהבית, ומי שהכרחי יוכל

לצורך ההיערכות לשנת הלימודים

השאר זה התוקף הרגיל של התקנות. המוסד להשכלה גבוהה הוא חלק מהוראת השעה היותר מצומצמת. התקנות המקוריות הגדירו מעסיק מעל 10 עובדים. בהוראת השעה שמגדירה את הסגר היותר הדוק נמחקה ההגדרה הזאת. בגלל המחיקה של הגדרת מעסיק יצא שכל מיני הוראות חלות עכשיו גם על מעסיקים קטנים שכן יכולים להמשיך בעבודתם, כמו הוראות ה"תו

המספק שירותים או מוצרים הדרושים לצורך המשך פעילותם התקינה של כל אחד מאלה: משרד הביטחון ויחידות הסמך של משרד הביחון, הוועדה לאנרגיה אטומית,

מקום העבודה הוא גם המקומות שהאדם יוצא אליהם כדי לבצע את העבודה שלו. ככל שמתכוונים לכלל העובדים שמועסקים אצל המעסיק, הרבה יותר ברור להגיד את זה במפורש, לא להפנות למקום עבודה שיש לו גם משמעויות פיזיות. "עבודות בינוי" לרבות פיתוח, בינוי ותחזוקה של שטחים ציבוריים ושל תשתיות הנוגעות למבנה ולשטחים ציבוריים, נגרייה לא נחשבת כעבודות בינוי?

האמת שכן, למה לא? אל תהיו בית שמאי, תהיו בית הלל. הכוונה לבינוי של בתים. בסעיף הרלוונטי, שתיכף נגיע אליו, כתוב שההחרגה היא למקום שעד 70% מהחלונות הותקנו. אי אפשר לפרש את זה כנגרייה. אלא אם כן הוא עובד בחוץ. בשטח פתוח אין הגבלה. "עבודות תשתית" פעילות פיתוח, תחזוקה ובינוי של תשתיות תחבורה,

מים וביוב, "רשות מקומית" לרבות חברה עירונית וועדה מרחבית לתכנון ובנייה, "תעשייה ביטחונית" כל אחד מאלה: אלתא מערכות בע"מ, תעשייה אווירית בע"מ, רפא"ל מערכות לחימה מתקדמות בע"מ, התקני מצב מוצב (המ"מ) בע"מ, אלביט מערכות בע"מ, תומר חברה ממשלתית, חברה בת כהגדרתה בחוק ניירות ערך,

של חברה המנויה בפסקאות (1) עד (6) וחברה קשורה כהגדרתה באותו חוק לחברה המנויה בפסקאות האמורות, לגבי תקנות הגבלת פעילות הערתי שזה נוסח לא מעודכן שצריך לעדכן

אנחנו בנוסח חלופי לתקנה 3, שהיא בתוקף מעתה עד 10 באוקטובר. 3. (א) מעסיק לא יאפשר הגעה של עובד למקום עבודה, אלא אם כן מתקיים אחד מאלה, לפי השיעור הקבוע לצדו, אם קבוע, ובהתקיים התנאים שקבועים בתקנת משנה (ב): מקום עבודה שתחום פעילותו מפורט בתוספת השנייה, ובלבד שהעובדים הכרחיים לשם אספקת המוצר או השירות, מפעל למתן שירותים קיומיים כהגדרתו בחוק שירות עבודה בשעת חירום,

לפי מה שנמסר לנו, מדובר על כ-2,400 מפעלים בתחומים תשתיתיים מים,

רפואת חירום,

במשרד העבודה מוחזקת רשימה של מעסיקים שניתן לחייב אותם להגיע למקום העבודה בשעת חירום. מפעל בעל היתר מיוחד להעסקת עובד בשעות המנוחה לפי סעיף 12 לחוק שעות עבודה ומנוחה,

שניתן כדי שלא לפגוע בתהליך העבודה מספר העובדים שהותרו בהיתר, או 30% ממצבת העובדים, לפי הגבוה מביניהם, לפי מה שהבנתי, מדובר על כ-170 היתרים למפעלים שאם הם לא יפעלו 24/7 ייגרם להם נזק בלתי הפיך. לא מדובר פה על ההיתרים הכלליים, מדובר פה על ההיתרים המיוחדים. מקום עבודה שעוסקים בו בעבודות בינוי או בעבודות תשתית, שאינן כוללות התקהלות במבנה סגור 100 אחוזים ממצבת העובדים, לעניין זה, "מבנה סגור" מבנה שהותקנו בו 70 אחוזים ממספר החלונות והדלתות, כדאי להבהיר מה הדין לעניין שיפוצים. אם אדם גר בבית ועושה שיפוץ, הוא יכול להמשיך אותו. מה אם יש לו איזו שהיא דליפה?

שאנחנו לא יכולים לצפות כל דבר יצרנו סעיף שבאמת מאפשר את כל הפעילויות החריגות האלו. מה אם אני משפצת את הבית לפני שאני נכנסת אליו? אם קנית בית ויש שם שיפוץ, זה נכנס לתחום

ובדרך כלל החלונות מותקנים בסוף העבודה, לא בתחילת העבודה, עדיין יש את החריג של 3(א)(9) שמאפשר את הפעילות. משרד ממשלתי, רשות מקומית,

מוסד להשכלה גבוהה שתחומי פעולתם אינם מפורטים בתוספת השנייה במתכונת חירום כפי שיורה הממונה, ובלבד שלא תיפגע אספקת שירותים חיוניים, תעשייה ביטחונית ומפעל תומך ביטחון 60 אחוזים, חברה שעומדת בתנאים 1 ו-2 להגדרה "מפעל טכנולוגי מועדף" לפי חוק לעידוד השקעות הון,

לשם תחזוקה ותפעול של מערכות החברה, יש מפעלים טכנולוגיים שלא מקבלים מענק לפי חוק עידוד להשקעות הון, אבל הם עדיין חברות בהזנק. גם לגבי החברות האלו הבנו מהשטח שיש צורך ממשי להגיע באיזה שהוא קוורום כדי לאפשר את הפיתוח. לא הגיוני אם מפעל הייטק מתחיל לפתח איזה שהיא תוכנה, שהוא יעצור את העבודה באמצע. אני יודעת שהייטק נשמע כאילו כולם יכולים לעבוד מהבית,

בהרבה ממקומות העבודה האלה צריך להגיע, לכן גם שם כתבנו שהמינימום הנדרש יכול להגיע. עובדים שנדרשים לתחזוקה ולתפעול של המערכות, אלה שלא יכולים לעבוד מהבית - רשאים להגיע. כל עובד של מקום עבודה שהותרה פעילותו לפי תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת השהייה במרחב הציבורי והגבלת פעילות),

ותקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות של מוסדות המקיימים פעילות חינוך), התש"ף-2020, אם, למשל, תקנות הבריאות מתירות פעילות מסוימת, המעטפת של העבודה שמאפשרת את הפעילות הזאת יכולה להגיע. זה ביחס למקומות עבודה שהותרה פעילותם בהגדרת הפעילות. כל מעסיק, אם כניסת עובד נדרשת לשם תחזוקת המקום או לשם תיקון ליקוי הנדרשים בדחיפות לשם שמירה על שלמות מקום העבודה, שמירה על מקום העבודה, ביצוע משלוחים, תשלומי שכר או כל עובד אחר שהגעתו הכרחית להמשך הפעילות התפקודית של מקום העבודה, וכן ההגעה למקום העבודה לשם לקיחת ציוד או ביצוע עבודות לצורך מתן שירות חיוני אצל לקוח, לרבות קיום היכולת של עובדים אחרים לעבוד מהבית.

שירדנו מ-30% לאפס היינו חייבים לקבוע איזה שהם חריגים שכן יוכלו להגיע למקום העבודה. המקרים החריגים שכלולים בתקנה הזאת הם מקרים שבהם ההגעה לעבודה נדרשת לשם תחזוקת המקום, אם זה ניקיון, שרברבות, תיקון מזגנים.

תשתיתיים בוודאי ניתן להגיע. מה זה "שמירה על שלמות מקום העבודה"? אם יש פיצוץ בצינור במקום העבודה, אפשר להגיע למקום העבודה, להזמין אינסטלטור כדי לתקן את הפגיעה.

עסקים שמשתמשים באבטחה 24/7. לא הייתה שום כוונה להגיד לעסקים האלה עכשיו: במשך שבוע וחצי-שבועיים אין לכם שמירה על המקום. כמובן ששמירה היא חלק מהחריגים. לעסק שיכול לבצע משלוחים יכולים להגיע רק העובדים שאחראים על ביצוע המשלוחים. כל עסק יכול לבצע משלוחים. כן. עוד דבר שלא רצינו להפסיק - תשלומי השכר. אם חשבי השכר צריכים להגיע למקום עבודה כדי לשלם שכר, הם יגיעו למקום העבודה. מכיוון שאנחנו לא יודעים לצפות כל דבר הכנסנו את המשפט שאומר: כל עובד שהגעתו הכרחית להמשך הפעילות התפקודית של מקום העבודה. יש המון מקרים שאנשים אומרים שהם התחילו לעבוד על משהו שאם הם לא יסיימו אותו הוא ירד לטמיון. לא תוכלי להגיד לכל אדם שמגיע למקום עבודתו שהוא לא בא כדי לשמור על פעילותו התפקודית של מקום העבודה שלו. האדם יוכל להגיע במצב שהוא היה באמצע משהו שאם הוא לא ישלים אותו תיגרם פגיעה למקום העבודה. אתה יכול להגיע רק לשם ההשלמה, אתה לא יכול להתחיל כל מיני דברים חדשים. השוטר ידע אם אתה מסיים משהו או מתחיל משהו? מה זה כל הסעיף הזה? תגידו דברים ברורים לאנשים. האם סוכן ביטוח שצריך להוציא פוליסה יכול ללכת? זאת פעילות שלא נמצאת בתוספת השנייה. אם אותו סוכן ביטוח צריך לטפל בתאונה שקרתה באופן דחוף כי אם הוא

ארבעה חודשים.

במרץ. בתחילת חודש יולי היו 1,000 מתים. כשאני אומר "עוצר מוחלט", אני מתכוון לכך שמותר היה לבן משפחה אחד

היום יש שם 17,000

לא לעשות דברים רק משום שיש מאחוריהם איזה שהוא מניע זר.

לחברי הכנסת ולעוזרים שלהם יש התייחסות בתקנות 6 ו-7, שאלו התקנות לעניין הגבלות במרחב הציבורי. היציאה למרחב הציבורי לא חלה עליהם. היציאה של חבר הכנסת למרחב הציבורי,

שזה מעבר להגעה לכנסת.

ההגבלה שלנו היא רק לגבי הגעה למקום עבודה. אין בעיה שאדם יבצע את העבודה שלו ב-1,000 מטר שליד הבית. ההגבלות בתקנות האלו הן רק לגבי הגעה למקום עבודה. ההגבלות הכלליות לגבי היציאה

הסברנו שזה לחלוטין רחוק ממה שהיה במרץ. יש איזו תחושה כאילו התרנו הכל.

וגם הורדנו הפעם את החריג של 10 עובדים.

אני מבקשת שלא נתחיל לעשות מהדבר הזה חתיכות ופלחים, שלא

אנחנו צריכים להבין שאם נתחיל לגעת בתקנות האלו אמון הציבור שוב ייפגע. אי אפשר גם להגיד שצריך מצב חירום מיוחד וגם להגיד: חוץ מ-10 דברים.

לא, אבל הם משחקים.

אני לא רואה מצב שבריאות הציבור תיפגע מזה. בואו נחריג גם את סוכן הביטוח שצריך להנפיק פוליסות. החרגתם את רואי החשבון. אני לא מבין מה ההבדל בין רואי חשבון או מנהלי

גם בתקנות שהיו קודם היו דברים שפנינו לממשלה ואמרנו שלדעתנו היו לא נכונים. המשמעות של לא לאשר תקנה זה שהיא לא נכנסת לתוקף. אין לנו יכולת להתקין תקנות חדשות.

אם יבוא מישהו ויגיד לי

הוא נהיר, יש לו היגיון אפידמיולוגי, הוא ראוי בנסיבות האלו. אני לא יכול להסביר לעצמי מדוע בן אדם לא יכול לשבת עם עוד שלושה אנשים אצלו במשרד, בהנחה

לא צריך להצביע בעד התקנות כפי שהן מובאות בפנינו.

אל מול כל הדברים שהערנו פה, ולעשות תיקון. כולנו כבולים באיזה שהוא סד שהוא לא אמיתי. אנחנו דנים

ההבדל בין ארגנטינה לבין מה שאנחנו עושים כאן, זה ששם צמצמו את השריפה, הביאו אותה למצב שאפשר לשלוט בה, רק אז הפקירו אותה, לא הייתה שום תכנית. זה מה שנעשה פה בגל הראשון וגם ייעשה שוב.

עכשיו מנסים לעשות את זה

אם כל אחד ימשוך לכיוון שלו ויגיד: "בואו נתיר גם את זה,

בואו נשמור על ההנחיות רק כשיש שוטר בסביבה",

לא נצא מהסגר הזה. אם נפתח יותר ויותר, אם נרחיב את

כשהממשלה הזאת החליטה ללכת לסגר שני, אני, למרות שאני בכל נימי נפשי מתנגדת לסגר, הבנתי שאין ברירה. הדבר הנכון היה ללכת למודל של מרץ 30% מגזר פרטי עובד, מקומות עבודה עד 10 אנשים. שר האוצר ניסה להילחם בישיבת הממשלה כדי שזה

שוחחתי עם שרים בכחול לבן, שוחחתי עם שרים בליכוד אחרי ישיבת הממשלה. כמעט כולם חשבו שהדבר הנכון היה ללכת ל-30% ו-10 אנשים. מטעמים כאלה ואחרים זה לא קרה. אני חושבת שגם במסגרת מצב חירום מיוחד זה סביר. בואו נראה שזה ייתקף בבג"ץ, אבל עד שיגישו את הבג"ץ זה יהיה לא רלוונטי. הבג"ץ הוא לא על זה. אני לא מדברת על 30% מהמשק, שזה הדבר הנכון לעשות, אני מדברת על מקומות העבודה הקטנים עד 10 אנשים. סוכני הביטוח דיברו פה עם כולנו. הם היו בתוך התקנות, רק ששר האוצר הוציא אותם, לפי הבנתי, באמצע הלילה. אותם ואת עורכי הדין. אני לא מבינה למה. אם רואי החשבון ויועצי המס נמצאים שם, גם סוכני הביטוח וגם עורכי הדין יכולים להיות שם.

המשרדים עובדים, כמו שאמרה אפרת שרק מי שדחוף ורק מי שחשוב. הם לא רוצים להרגיש גנבים בלילה, הם רוצים להיות ברשימה, לא להרגיש שהם עושים קומבינות ושטיקים. אני חושבת שאתם יכולים ללכת לדבר עם השרים ולבקש מהם את מקומות העבודה עד 10 אנשים. אני חושבת שזו בקשה סבירה. החרגה של עסקים שמעסיקים עד 10 עובדים היא לא אפשרית בתקנות. ביום שלישי הכנסת חוקקה את התיקון לחוק סמכויות מיוחדות. בתיקון הזה יש הכרזה סטטוטורית על מצב חירום מיוחד, לפי סעיף 3א לחוק סמכויות מיוחדות. ההנחה של הכנסת הייתה שבזמן ההכרזה יש הגבלות מלאות כמשמעותן בסעיף 3א. הגבלות מלאות כוללות איסור על פתיחת מקומות עבודה, למעט מקומות עבודה חיוניים, כשמקומות עבודה חיוניים מוגדרים כמקומות עבודה שנכללים בתקנות שלפניכם, עם אפשרות להוסיף מקומות עבודה שמספקים שירותים או מוצרים חיוניים, או הם בעלי מאפיינים דומים למאפייני העסקים או מקומות העבודה שנקבעו בתקנות במועד הכניסה לתוקף של החוק.

בגלל ההפגנות אי אפשר לאפשר מקומות תעסוקה ל-10 אנשים. זה החוק שאתם אישרתם. זה לא שאי אפשר. הוועדה יכולה לעשות את זה. זה לא סותר את החוק. במקום לאפשר עבודה ולאפשר הפגנות, יש אנשים שכדי לדפוק את ההפגנות הם לא מאפשרים את העבודה. מה זו השטות הזאת? תהפכו את היוצרות תאפשרו הפגנות, ותאפשרו לחלק מהעובדים להגיע לעבודתם. זה ההיגיון. הדיוק של גור הוא נכון. ההכרזה מותנית בכך שבאותה עת יש הגבלות מלאות. מי אומר שההכרזה פוקעת? נניח שאנחנו עכשיו מוסיפים את מקומות העבודה עם 10 אנשים, איך בדיוק ההכרזה פוקעת? ההכרזה היא עד ה-10 באוקטובר. היא מותנית בכך שעומדות בתוקפן תקנות.

ההכרזה מותנית בכך שיש הגבלות מלאות כמשמעותן בסעיף 3א. המשמעות בהרחבה למעסיקים קטנים זה שאין הגבלות מלאות, ואז התנאי להכרזה לפי 3א פוקע. הוא לא פוקע אוטומטית. זה פוקע מכוח ההחלה של סעיף 3 לחוק הסמכויות. אני רוצה להבין איך זה פוקע. איזה מפגין ירוץ להגיש בג"ץ ובג"ץ יגיד שזה פוקע? היועץ המשפטי יגיד שזה פוקע?

השאלה אם זה יועץ משפטי או בג"ץ זו שאלה אחרת. בסעיף 3א לחוק הסמכויות כתוב שמחילים אותו גם במצב חירום מיוחד. "חדלו להתקיים הנסיבות המצדיקות את ההכרזה תבטל הממשלה את ההכרזה". אם תהיה הרחבה של מקומות העבודה גם למקומות עבודה קטנים, לא ניתן יהיה להאריך את ההכרזה בתום

זו שאלה פרשנית. לחוק יש שפיל מסוים. אני מדבר על עסקים קטנים כשלעצמם. בעסקים קטנים כשלעצמם לא מתקיים התנאי של חיוניות או של עסקים דומים לעסקים שקבועים בתקנות. אולי זה חיוני לכלכלה הישראלית. אני יכול לבדוק את זה. בסוף זו שאלה פרשנית. אני מציעה שנעשה דיון אצלנו בבית. בפרשנות, כמו בכל פרשנות, יש איזה שהוא ספקטרום שצריך לבדוק אם זה נכנס בתוכו או לא. יכול להיות שנציע לוועדה שנעשה דיון בבית ונבוא עם משהו יותר מקובל. השאלה כמה אתם יכולים או כמה אתם מרגישים שיכול להיות לכם שפיל פרשני על בסיס של 3(א)(9). כשמדובר על עובדים שהגעתם הכרחית להמשך הפעילות התפקודית של מקום העבודה, זה משהו שאפשר לשחק איתו גם מבחינה פרשנית. אתה חושב שאפשר להשתמש בו לגבי כל המעסיקים הקטנים? 3(א)(9) מאפשר לכל המעסיקים הקטנים להביא עובדים אליהם בנסיבות מסוימות.

פה שתי גישות. גישה אחת היא לאפשר באופן גורף את כל מקומות העבודה עד 10 עובדים, וגישה אחרת היא למנות באופן ספציפי יותר את אלה או את האחרים. יכולה להיות גישה שאומרת ש-10 עובדים באופן קטגורי זה אקוויוולנטי ל-3(א)(9), אבל זה דיון שצריך להיערך אצלנו בבית. הפרה של הדבר הזה היא עבירה פלילית. זה לא משהו שאפשר עד כדי כך לשחק איתו. הסעיף הוא מאוד אמורפי. אני חולק על מי שחושב שהוא מאפשר אכיפה פלילית. את יודעת מה, יש בזה גם יתרונות. אני שמה רגע בצד את השאלות ששי סומך דיבר עליהן לגבי חוק סמכויות והקשר להקרסת המצב המיוחד מיוחד, שזו שאלה בפני עצמה. אני רוצה להסביר את ההיגיון של 3(א)(9) שדיברו עליו כמה פעמים, ולהסביר את ההיגיון של מה הם שירותים חיוניים. שירותים חיוניים הם שירותים שבעיני המדינה, שבעיני הכנסת הציבור צריך לקבל אותם. זו לא זכות יתר של המעסיק, זו לא זכות יתר של עובדיו. הדאגה היא דאגה לרווחת הציבור. המקומות האלה יכולים להיפתח ולעבוד כדי לספק לציבור את מה שהציבור זקוק לו, לכן התיקונים שעשינו בתקנות כשהרחבנו בדברים האלה הופנו למתן מענה לצרכים מיוחדים לציבור. סעיף 3(א)(9) הוא סוג של מקבילה לתקנה 2(א)(2) בתקנות הגבלת הפעילות שמבינה שאיזו שהיא רציפות של פעילות בסיסית כדי לא לתת לעסק עצמו לקרוס צריכה להישאר שם. כל הסעיף הזה לא נועד להכשיר פעילות רציפה בכל מקרה ואופן, אלא לתת את הפלסטרים. אי אפשר להיכנס לשיקול הדעת הפרטני של כל מעסיק מה תהיה אותה נקודת זמן שאם הוא לא יבוא וייתן את המענה אז כל העסק יקרוס. המטרה היא לא לאפשר ביצוע עבודות רציפות שהן נורא נורא חשובות. אנחנו מבינים מה המטרה. המטרה היא ראויה. אני חושב שמבחן היישום יהיה כזה שאתם התכוונתם לדבר אחד והיישום יהיה דבר אחר לגמרי. אנחנו רואים היום,

כבר נמצאים עם התקנות האלו ועם החוקים האלה, שאין סגר מוחלט והרמטי. אולי במרץ פחדו מהנגיף,

היום התחושה היא שאנחנו לא נמצאים בסגר כזה הרמטי. הסעיף הזה גורם לכך שהעסק נפרץ. כשהסעיף לא ברור מספיק, בטח כשיש לזה אלמנטים של אכיפה, זה נדבך לחוסר אמון בין הממשלה לציבור. רוצים להשאיר איזו שהיא רקמה נושמת שתאפשר לאדם להפעיל שיקול דעת, להבין שאם הולך להיגרם לו נזק אדיר ובלתי הפיך, הוא יכול לצאת ולתת לדבר הזה מענה, בין אם הוא אדם פרטי שיוצא למרחב הציבורי, בין אם הוא עסק שנותן את המענה הכל כך אקוטי עכשיו לעסק שלו.

רוצים שאנשים יפעילו שיקול דעת באופן סביר והגיוני. אם בא משרד עורכי דין ומחליט שהרציפות התפקודית שלו זה להחזיר את כל עורכי הדין ואת כל רואי החשבון שלו פנימה, כנראה שהוא חוטא לפרשנות התכליתית הנכונה של מה זה שירות שהוא חיוני. ואז יתחילו להתווכח בבית משפט אם הוא חוטא הוא לא חוטא. הדברים תלויים במתן מענה לצרכים חיוניים. עניין הפרשנות, דינו להתברר לא במילה הכתובה, אלא במחוזות אחרים, בין כותלי בית משפט, וזה חבל. אנחנו מבינים את הטענה הזאת. יש שתי חלופות שהגיעו אלינו. בהתחלה הגיעו עם החלופה של אפס, שהכל סגור.

זה ברור

שבו אנחנו מדברים על סגר מלא והרמטי, שבו יש מצב חירום מיוחד - התחושה היום היא אחרת. שאלתי מקודם על סטודנטים שרוצים לחזור ללימודים שלהם בחו"ל. אישרו את זה דיברתי עם מנהל משרד הפנים בנתב"ג שאמר לי שההחרגה היחידה היא למי שקנה כרטיסים לפני 25.9. זה לא הדיון כרגע. אני מציע לך לדבר עם שרת התחבורה ועם שר החוץ, הם היו בצוות שקבע את הכללים האלה. נראה לי שזה מקום יותר נכון לברר את הסוגיה הזאת.

כי זה לא הדיון כרגע. כמו שדיברת עם מנהל רשות האוכלוסין בנתב"ג, אני מציע לך לדבר עם שני השרים האמונים על הדבר הזה, כי אני יודע, לפחות מאחד מהם, שהכוונה היא לאפשר את מה שאתה מבקש. רק הערה קטנה בסיום הדיון על (א)(9). גם בגלל שיש חובה לפי החוק על הממשלה להציג בצורה ברורה באתר לציבור את ההוראות, וגם בגלל שמדובר על כך שהפרה של הדבר הזה זו עבירה פלילית וזה כן מרתיע את האדם הפשוט שלא תמיד יש לו קשר ליועץ משפטי שיכול להגיד לו מה הפרשנויות, חשוב שההוראות יופיעו בתיקון הבא בחוק. יש לנו מחויבות להבהיר את הדברים לציבור, לכן העלינו לאתר את כל הפרשנויות. עשינו את זה בצורה הכי בהירה.

מעסיק רשאי לאפשר שהייה של עובדים במקום העבודה כאמור בתקנת משנה (א), בהתקיים כל אלה: המעסיק מינה ממונה על ענייני קורונה שיהיה אחראי על שמירת הכללים המנויים בתקנה 4 ו-5, המעסיק יידע את העובדים במקום לגבי הכללים שבתקנה 4 ו-5 באמצעות הצבת שלט לעניין זה במקום העבודה, במקום בולט לעין, המנהל הכללי של מקום העבודה והממונה על ענייני קורונה חתמו על הצהרה בנוסח הקבוע בתוספת הראשונה, רק צריך להגביל את זה בתיקון הבא, כמו שדיברנו קודם, למעסיק מ-10 עובדים ומעלה, ככל שיהיה. בסעיף 4 יש נקודה שלא נסגרה בדיון והיה חשוב להבהיר אותה לציבור - המחיצה שצריכה להישמר. (ב) בכל חדר יישמר מרחק של שני מטרים לפחות בין אדם לאדם זולת אם ישנה מחיצה למניעת העברת רסס מאדם לאדם, ובמבנה שבו קיימת מערכת כיבוי אוטומטי או מערכת גילוי אש ועשן, תותקן המחיצה מכיוון הרצפה ועד לגובה של 50 ס"מ מתחת לגובה התקרה,

הדבר הזה לא מגדיר מה גובה המחיצה הנדרשת. בצו בידוד בית יש הוראה שאומרת שכדי לשבת בלי מסכה שני אנשים בחדר צריכה להיות מחיצה בגובה 1.20 מטר בישיבה, שני מטר בעמידה. רצינו להבהיר מה המשמעות אם המחיצה לפי (ב) היא לא בגובה 1.20 מטר לעניין חובת עטיית מסכה. אמרנו שזה קודם כל יוסדר בבריאות. ברגע שזה יוסדר נדע לעשות את הסדר. בצו בידוד בית זה כתוב. הם צריכים לראות אם צריך את ה-1.20 מטר או לא צריך את

והם צריכים לקבל החלטה האם זה חל על מעסיקים מתחת ל-10 עובדים או לא. כרגע יש מצב חוקי מסוים שמחייב 1.20 מטר. צריך להחליט אם זה חל על פחות מ-10 עובדים או לא. ברגע שהמצב יתבהר נעשה את ההשלכות גם לעניין שלנו. אני לא מוצאת טעם להביא כל רגע תיקון לעניין המחיצות, שאלה דברים שגם עולים כסף לאנשים. כרגע, כשאנחנו

אני לא יודעת כמה הם רלוונטיים. כשנגיע לשלב של "תו סגול", אחרי שנדע שבריאות עשו את העבודה והם יודעים מה הרצון לגבי המחיצה, נעשה סדר גם לגבינו וגם לגבי אחרים. העניין של (ב) עדיין בדיונים, זה עוד לא נסגר.

זה עד 10 באוקטובר. (ג) מעסיק רשאי לאפשר קיום פגישות מקצועיות בהשתתפות של לא יותר מ-10 אנשים, ובכלל זה מי שאינם עובדיו, האם אתם מתכוונים לבחון את העניין של סוכני ביטוח? זה לא

יש גם אנשים שהם מתווכים. לא התפוצץ להם צינור בבית, לא התפוצץ להם שום דבר, הם בסך הכל צריכים להניע את הרכב ולעשות מהלך כדי להציל את העסק שלהם. אם הם לא יניעו את האוטו ולא יגיעו למפגש מסוים,

יהרוס להם את העסק. השאלה אם אתם הולכים לבחון את זה, או שאתם אוסרים את זה בשבעת הימים האלה. כרגע הבאנו את עמדת הממשלה.

עמדת הממשלה שאתם לא בוחנים.

הוועדה תבקש לשקול א',ב',ג' אנחנו נגיע שוב לממשלה, אבל בסופו של דבר הממשלה היא זאת שמחליטה. אנחנו מבקשים. סעיף 10 הוא סעיף עונשין. מעסיק שאפשר כניסה של עובדים למקום העבודה או שהייה של עובדים במקום העבודה בניגוד לסעיף 3, דינו - קנס של 14,400 שקלים, יש פה הוראה של שמירת דינים שצריך להבהיר משהו מכוחה או לעשות בה סדר. 11. אין באמור בתקנות אלה כדי לגרוע מהאמור בתקנות הגבלת פעילות, ובכלל זה ההוראות שנוגעות לקבלת קהל, בתוספת לתקנות האלה אנחנו נראה שיש קופות חולים ושירותים רפואיים. הכוונה פה שהכל כפוף למה שכתוב בתקנות הגבלת הפעילות, לזה שקופות חולים, גם אם יש להם שירותים של רפואה משלימה, לא יכולות לתת את השירותים האלה כי זה לא טיפול רפואי? נדמה לי שזה לא אומר את מה שאמרת עכשיו. זה רק מבקש לומר שכל פעילות וקבלת קהל

בתקנות הגבלת הפעילות בוודאי שהתקנות שלנו כאן אינן גורעות. השאלה אם מותר לתת רפואה אלטרנטיבית נגזרת מהשאלה אם מותרת רפואה אלטרנטיבית בקופת חולים. נחדד את זה כשנגיע לתוספת. התוספת השנייה רלוונטית גם לעניין מקומות עבודה שהעובדים יכולים להגיע, גם לעניין ההחרגה בתקנה 6 בנוגע לסגירת מקום עבודה לצורך חקירה אפידמיולוגית, וגם לעניין החרגה של אותה מחיצה אם צריך או לא צריך לשים בחדר שיושבים בו

אנשים. בבנקאות מוסף בנק ישראל. בשוק ההון מוסף: וכן כל נותן שירות פיננסי אחר לפי חוק הפיקוח על שירותים פיננסים (שירותים פיננסים מוסדרים), התשע"ו-2016, לרבות תאגיד שעיסוקו במתן אשראי ופטור מחובת רישיון למתן אשראי לפי תקנה 3 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים) (פטור מחובת רישוי) (הוראת שעה), התשע"ט-2018. עוד מוסף: קרנית קרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים, ורשות ניירות ערך. במים מוסף: באספקה של שירותי מים וביוב, לרבות עבודות ניהול,

פיתוח ותחזוקה של בעל הרישיון או קבלן מטעמו, וגם רשויות ניקוז. במזון ומשקאות מוסף ב-(1): לרבות בתי אוכל, שזה מסעדות ובתי קפה,

לעניין משלוחים. ב-(2) מוסף תחנות הסגר,

"תחנת הסגר" מקום בנמל כהגדרתו בפקודת הנמלים, או בנמל תעופה או בסמוך להם שיש בו שירות הסגר כמשמעותו בסעיף 1 לפקודת ההסגר, ומוסף פיקוח וטרינרי על מזון, על בעלי חיים ועל מוצרים מבעלי חיים. בחקלאות מוסף דיג. איפה כתוב העניין של משלוחים בנוגע לבתי אוכל? בתי אוכל

לפעול

באמצעות משלוחים, אין אפשרות לפתוח אותם ללקוחות. במוסד לביטוח לאומי נוסף המוסד לביטוח לאומי, לרבות כל המפורטים. לרשויות מקומיות נוסף פעולות של יחידות הנוער ברשויות מקומיות לפי חוק הרשויות המקומיות (מנהל יחידות נוער ומועצת תלמידים ונוער), לרבות הפעלת מתנדבים, שזה דבר שמעורר שאלה למה הוא כל כך חיוני, פעולות של יחידת קידום במחלקת החינוך כהגדרתה בחוק הרשויות המקומיות, ובכלל זה פעילות במרכז השכלה לנוער נושר ובסיכון, פעולות לצורך קידום למידה מהבית ומרחוק, לרבות באמצעות מבני מוסדות ומתקני רשויות מקומיות, שירותי רווחה, ועדות תכנון ובנייה לרבות רישוי ופיקוח בנייה. בעבודה, שירותי רווחה, עלייה וקליטה נמחק במסגרות חוץ-ביתיות הסיפה, אז עכשיו זה כל המסגרות החוץ-ביתיות. ב-(3) נוסף ושירותי תמיכה לילדים ונוער בסיכון. ב-(6) זו רק הפניה לחוק אומנה לילדים,

(7) שירות התעסוקה לרבות המוקדים הטלפונים שהוא מפעיל באמצעות שירות התעסוקה ומשרד העבודה או מי מטעמם. (8) מרכזי יום מונע לעברייני מין והרשות לשיקום האסיר, לפי חוק הרשות לשיקום האסיר. (19) מסגרות המספקות קורת גג זמנית או ממושכת או מספקות הגנה,

טיפול וסיוע לאנשים חסרי קורת גג, אנשים חסרי עורף משפחתי, אנשים המתמודדים עם התמכרויות או אוכלוסיות בזנות, מרכזים שיקומיים המופעלים בידי הרשות לשיקום האסיר או מי מטעמה, מסגרות יומיות כוללניות לנערים ונערות על קצה רצף הסיכון והניתוק, מעונות יום שיקומיים, מעונות יום רב-תכליתיים, מסגרות שיקומיות המופעלות במסגרת סל השירותים הפסיכו-סוציאליים לנכה לפי חוק הנכים, על ידי משרד הביטחון, בפיקוחו של המשרד, מטעמו או במימונו. פה נשאלת השאלה למה רק מסגרות שמופעלות על ידי משרד הביטחון. זו בדיוק הנקודה שאני רוצה להעלות. מרכזי קשר הורים-ילדים. בדת וקבורה: מכירה, אחסנה והובלה של מוצרים לחגי תשרי. בשונות נוסף פקחים שהוסמכו לפי חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, מעבדות מחקר שמחייבות נוכחות פיזית. בשירותי בריאות, אופטיקה ופארמה נוסף משל"ט, חמ"ל ומוקדים הנותנים שירות למשרד הבריאות,

לרבות מערך קטיעת שרשראות ההדבקה, נותני שירות למשרד הבריאות. במיסוי

זה קיים.

כל מערכת הבריאות וכל מערכת הרווחה פתוחות. זה מסוג השירותים שגם במרץ היו פתוחים. אין שום כוונה לפגוע בדבר הזה. זה ניתן על ידי עמותות. בתקנות הגבלת הפעילות כתוב שבריכה שחייה אסור להפעיל. חלק מהפעילות של המרכזים לשיקום זה בריכות. האם זה גובר על

אם הטיפול הזה ניתן כטיפול רפואי, כשטיפול רפואי ניתן על ידי מטפל לפי חוק זכויות החולה, וזה יכול להיות פיזיותרפיסט, מרפא בעיסוק ועוד מגוון דברים, אז גם אם הוא נעשה

הילדים שמקבלים הוראה מותאמת הם ילדים עם לקויות למידה שלא יכולים ללמוד בבית ספר רגיל. איפה הלימוד הזה נעשה? הם צריכים שהמורים יגיעו אליהם הביתה. אני מבקש שתוסיפו תחת הכותרת של חינוך את העניין של מומחים להוראה מותאמת או מתקנת. אני לא רואה עם זה

אלא אם כן זה מוסדר בתקנות חינוך.

את העניין של חינוך מיוחד הם כן אמורים להמשיך לקבל לפי המתווה של משרד החינוך. אני רוצה שבחול המועד לא ייתקעו ילדים בלי טיפול. אומרים לי שזה משהו שמקביל לטיפול פסיכולוגי.

אחת האופציות לתת את המענים זה בהגעה לבית התלמיד. אני מבקש שהממשלה תנסה לתקן את זה. אפילו אם זה יהיה במשאל טלפוני, אנחנו ניתן לזה גיבוי מלא. זה לא בתקנות האלו, זה בתקנות של חינוך. אני מבקש ודורש שיהיה פתרון.

בתקנות החינוך כתוב שהוראה מתקנת אסורה. הוראה מתקנת זה דבר מאוד-מאוד רחב. כאן מדובר על משהו יותר ספציפי. זה כרגע לא בסמכותנו.

התיקון יגיע בסוף לרם שפע. מאיר גלוזברג, יושב-ראש התאחדות המתווכים, בקשה. אנחנו ציבור של 23,000 מתווכים. צריך להבין שאצלנו יש מחזוריות ארוכה במקצוע. אנחנו זורעים ורק אחרי כמה חודשים קוצרים. תבינו את הצרכים שלנו. אנחנו לא שונים מיועצים בתחום הפיננסי, מיועצים בתחום הביטוח. אנחנו יכולים לקחת על עצמנו כללים מאוד ברורים ונוקשים, אנחנו יכולים להראות דירות למיעוט של אנשים שיהיו בו זמנית. אפשר לתאם את זה מראש.

להסתובב בדירות? איזה כללים אתה יכול להחיל על עצמך כשאתה צריך להראות לאנשים בתים? אנחנו יכולים להראות את הנכסים כאשר הם ריקים, אנחנו יכולים לתאם מראש. יש לנו אמצעים טכנולוגיים שבאמצעותם אפשר לעשות הכנה. אפשר גם להגביל את מספר האנשים שרואים נכס בו-זמנית. אני לא רואה סיבה לכך שלא נוכל להראות נכסים, גם מסחריים וגם מגורים, עם מספר מועט של נפשות בו-זמנית. כמובן שנעבוד תחת החמרה, תחת ה"תו הסגול". אתם צריכים להבין שהנזק שייגרם הוא לציבור של 23,000 אנשים. אנחנו לא מוכרים מוצר. אנחנו לא עסק שכשהוא פותח הוא מיד יכול למכור. עד שלנו יש תוצאה לוקחים חודשים. יש פה ציבור, במיוחד בתקופת הקורונה, אם זה תושבים חוזרים, משפחות שמשנות את הצרכים שלהן, שוכרים, אנשים שמכרו נכסים ורוצים לקנות, שתקועים באמצע. כל זה קרה לנו בהתראה קצרה יחסית. אנחנו, גם בתור התאחדות וגם בתור ציבור די מאורגן, יכולים להקשות ולהחמיר על החוקים של עצמנו, רק תתנו לנו את האפשרות לצאת ולעבוד. אנחנו שומעים שאתם מדברים על יועצי ביטוח ועל יועצים פיננסיים. אנחנו מרגישים שלא סופרים אותנו. אני מבקש שתתנו לנו את ההזדמנות לצאת ולעבוד. 23,000 אנשים צריכים לפרנס משפחות. יש לנו עשרות, אם לא יותר מ-100 בעלי מקצוע אחרים שמתפרנסים מהתוצאות של העבודה שלנו. המטרה העיקרית של הסגירה של המקומות היא מניעת

כמה שיותר לצמצם מגעים בין

צריך לזכור שזו גם תקופת חגים. אולי המתווכים יכולים את השבוע הזה לספוג, אבל לא מדובר רק בהם, מדובר בשרשרת שלמה של מזון. צריכים להיות יצירתיים בממשלה ולמצוא את נקודות האיזון, כי יש דברים שאחר כך הם בלתי הפיכים. גם בסגר אנחנו לא סוגרים לגמרי את החיים. צריך למצוא משהו יצירתי, משהו מחוץ לקופסה. המשמעות של ההחלטה

מדובר במפגשים מאוד מצומצמים.

רועי כהן ולחזור על הסיפור של 10 עובדים. גם אנחנו בהתאחדות המלאכה והתעשייה מייצגים עסקים יצרניים קטנים

אתם לא פותחים את כל ענפי היופי, מה שאנחנו כן חושבים שצריך לפתוח, לפחות תפתחו את הדברים שהם שיקומיים. מדובר בטיפול של אחד על אחד, עם שמירה של שני מטר בין המטפל למטופל. כשעשיתי ציפורניים לא היה שום מרחק של שני מטר. לפי השיטה של כל אחד שמדבר פה אנחנו לא

אתם בטח יודעים שכל הנושא הזה של האימון

לארגונים. השירות הזה הוא בדיוק מה שאנשים היום צריכים.

באימון אישי אין שום סכנת הדבקה ממשית,

שומרים על מרחק, שומרים על כל כללי ה"תו

אנחנו לא מבינים את ההיגיון בלהתיר את הטיפול הפסיכולוגי אבל את המפגשים של האימון לא להתיר. דווקא האוכלוסיות

כמות ההדבקות שיש לנו בתעשייה היא פחות משליש מאשר בציבור הרחב. עובד בתעשייה אצלנו מוגן יותר מאשר כשהוא עוזב את המשמרת. יחד עם רוני גמזו,

למה? כי גם מפעל שעבד ב-30% ידע לשמור על העובדים שלו, ידע לג'נגל ביניהם במשרה חלקית. אם אתה סוגר מפעל אתה לא יכול להמשיך לשלם שכר לעובדים שלך. התעשייה היא המעסיק הגדול ביותר בפריפריה. לקחת את אותם עובדים מהפריפריה ולשלוח אותם עכשיו לחל"ת אנחנו מדברים על פגיעה כלכלית דרמטית. תבינו שזה לא ל-10 ימים, כי מה שנקבע עכשיו בתור סטנדרט, וכבר ראש הממשלה רמז על זה, ימשיך הלאה. חברי הכנסת היקרים, אם אתם חושבים שאתם מגינים על הבריאות של מישהו כשאתם לא מאפשרים למפעלים הלא חיוניים לעבוד ב-30%, אתם טועים, כי אתם פוגעים בכלכלה שלו וגם בבריאות שלו בכך שהוא נשאר בבית עם כל החרדות ועם כל הבעיות. צדקה חברת הכנסת שקד שאמרה שמה שעבד במרץ יכול לעבוד עכשיו. בואו לא נהיה חכמים, בואו לא נכניס שיקולים אחרים. אם הבריאות בראש מעיינינו, ואם ההישרדות של העם הזה בראש מעיינינו, תנו לנו לעבוד.

שאפשרו לו להמשיך לעבוד, ונלחמנו גם על זה, זה ענף הבנייה. הבינו שאם התעשייה הזאת תעצור תהיה פגיעה מבחינת הבנקים,

ותהיה פגיעה באזרחים שצריכים לעבור לדירות. יש לנו לא מעט תעשיית ריהוט שמייצרת מטבחים,

דברים שצריכים להשלים דירות איתם. התעשייה הזאת לא יכולה לפגוש את אותם לקוחות. לקוח שצריך היום להשלים דירה לא יכול לבוא ולבחור מטבח.

מבקש שתאפשרו ללקוח לבוא לבד ולפגוש את אותו אולם תצוגה. אם הלקוח לא ייבחר מטבח, התעשיין לא יידע לייצר את המטבח, הקבלן לא יידע להתקין את המטבח.

תבינו עוד פעם, אנחנו לא מדברים על שבוע-שבועיים, כי מה שתחליטו עכשיו ימשיך גם אחר כך. אנחנו ענף שנכנס באמצע מרץ למשבר הזה עם 14,000 עסקים. חזרנו בסוף מאי עם פחות מ-12,000 עסקים. הרוב הגורף של העסקים סגור. מתוך 200,000 עובדים בתעשייה נותרו 40,000. אנחנו מבינים שאנחנו הולכים לסגר שיימשך מעבר ל-10 באוקטובר, אבל מה שיותר מטריד אותנו זה לקראת מה אנחנו יוצאים, שזה נעלם גדול שכרגע משרד הבריאות לא נותן לנו תשובה לגביו. מגיעה לנו תשובה, כדי שנוכל להיערך בהתאם. חזרנו מהסגר הראשון לקיץ, יכולנו לעבוד באיזו שהיא תפוסה יחסית סבירה שאפשרה לנו מודל עסקי סביר יחסית. אני מניח שאנחנו עכשיו נחזור לתקופה של חורף, שזו תקופה שביום יום הרגיל, בלי הקורונה, היא יותר קשה לנו מבחינת העסקים שלנו. בטח עם הקורונה היא תקשה עלינו מבחינת לשבת בחוץ, משהו שבקיץ נתנו לנו יותר בנדיבות. בעלי העסקים צריכים לדעת לקראת מה הם חוזרים. הם צריכים לדעת את זה עכשיו. אנחנו צריכים לדעת אם ב-500 נדבקים מאפשרים לנו לעבוד ב-70% תפוסה, אם ב-200 נדבקים מאפשרים לנו לעבוד ב-80% תפוסה. אנחנו צריכים לדעת את זה עכשיו, כדי שנוכל להיפטר מהנכסים, כדי שנוכל למכור את הציוד. 14,000 יזמים בתחום הזה הם אובדי עצות, הם לא יודעים מה לעשות. אנחנו חטפנו כהוגן. הפיצוי שאנחנו מקבלים הוא חלק קטן מהנזק הכלכלי שנגרם לנו. אנחנו מצפים ממדינת ישראל שתיתן לנו תשובה לקראת מה אנחנו חוזרים. לא כמה זמן יהיה הסגר, כי אנחנו יודעים שזה יהיה מעבר ל-10 באוקטובר. חשוב לנו לדעת לאיזו מציאות אנחנו חוזרים. אם אנחנו חוזרים למציאות שבה מצמצמים לנו את התפוסות בצורה כזאת שאין לנו איך לעבוד, אז חבר'ה,

בואו תגידו לנו, ואז נכבה את האור באופן סופי, נמכור את מה שאפשר, ניפטר מהחובות, ננסה לפרוס את החובות באיזו שהיא דרך ונמצא לנו דרך חדשה בחיים. אל תשאירו אותנו תלויים ככה על כרעי תרנגולת בלי לתת לנו שום אינפורמציה מה הולך להיות איתנו, מה הולך להיות עם העסקים שלנו. הדבר האחרון זה הנושא של הטייק אווי. אנחנו לא מצליחים להבין מה ההתעקשות פה. יש כל מיני יוזמות מקומיות, כל מיני דברים אבסורדים, כמו לקוחות שעומדים מחוץ לעסק במרחק של שבעה מטרים ובעל העסק יוצא ונותן להם את הקפה, נותן להם את השקית.

בואו נגמור עם הקשקוש הזה, סליחה על הביטוי, ונאפשר לעסקים כמה שיותר מהר לעבוד בטייק אווי. זה יציל את העסקים הקטנים יותר, לא הגדולים, מקריסה. ליבנו איתכם, ואני אומר את זה בשם כל חברי הוועדה. אין ספק שזה אחד המגזרים שספג הכי הרבה והיה עם הכי הרבה אי ודאות. יש שני דברים שחובה על הממשלה לעשות. אחד זה לראות איך מכסים את ההפסדים שלכם בצורה ממוקדת, בלי שאנשים ייפלו בין הכיסאות,

טווח של זמן בתוך תכנית היציאה. מה שהיום מוטל לפתחה של הממשלה זה לנסות ולהכין תכנית שצופה פני עתיד אבל גם נותנת משהו שאפשר להישען עליו עם רגליים בטוחות, כי אנשים צריכים לתכנן את עצמם. אמרת בצורה הכי ברורה שיכול להיות שיש כאלה שיחליטו לעזוב את התחום הזה וללכת לתחום אחר. יהיה קשה לנבא ולצפות פני עתיד, אבל זה מה שצריך לעשות. העלינו את הדברים שאמרת לגבי הטייק אוויי, אבל הייתה התנגדות גורפת. ההתנגדות הגורפת לא הייתה בגלל ההתנהלות של המקומות שמספקים את הטייק אוויי, אלא בגלל מה שזה גורם מסביב - שהרבה מקומות הפכו להיות התקהלויות ענקיות שיושבים ואוכלים בכיכרות ובכל מיני מקומות. העניין של הטייק אווי צריך להיות חלק מההדרגתיות.

נלווה את העניין הזה. אני מקווה שנוכל להיות אנשי בשורות. יש החרגה מהחובה להתקין מחיצה שהייתה לגבי אותם מקומות בתוספת השנייה שחלקם הם מוסדות גדולים וחזקים. הם לא הוחרגו מהסיבה הזאת,

בגלל שהם לא היו מחויבים ב"תו הסגול". דיברנו על זה. דיברנו, אבל זה לא עלה בוועדה. השאלה מה עושים עם זה. השאלה אם בתקופה הנוכחית, כשהתחלואה כל כך גבוהה ואנחנו הולכים לקראת תקופה ארוכה של מגבלות בתחום העבודה וצורך להגן על העובדים, יש הצדקה להחריג את כל המקומות האלה מהחובה להתקין מחיצה כששני אנשים יושבים בחדר והמרחק ביניהם הוא לא שני מטר. מה ההסבר להחרגה הרחבה הזאת? יש אי בהירות כרגע בתקנות. לא לגבי הגובה של המחיצה. לא עניין של גובה. השאלה בסופו של יום היא אם זה חל על מעסיק עם פחות מ-10 עובדים או לא. אני מזכירה לך שבתקנות שלנו החרגנו את המעסיקים עם מתחת ל-10 עובדים מהכל. נברר את התשובה הזאת. המעסיקים גם ככה משתגעים בגלל המצב. אם יש אפשרות לשגע אותם קצת פחות עם דברים כאלה - אנחנו מנסים לצמצם את השינויים מרגע לרגע. הזעקה של כל התאחדות התעשיינים, של המלאכה הזעירה ושל העסקים הקטנים והבינוניים היא

שמענו שמאות אלפים הוצאו לחל"ת רק בגלל הסגר המלא. לא שמענו נימוק בריאותי אחד מדוע לא מאפשרים לעסקים הקטנים האלה. יכול להיות שהעניין של 10 אנשים מאיין את החוק ואת המגבלות המלאות. אין שום בעיה לאפשר לעסקים קטנים שיש בהם מספר עובדים קטן, נגיד פחות מחמישה עובדים, בין אם זה סוכני ביטוח, בין אם זה עורכי דין, בין אם זה שמאים - לפעול. הרי אין שם התקהלויות, אין שם חשש להידבקויות. או לחילופין, ניתן להוסיף אותם לתוספת השנייה. אנחנו מחכים לתשובות בנקודות הבאות: החלופה של ההפגנות ברכבים, כמובן בצורה מוסדרת, מוזמנת, מוגבלת, והנושא של אימוני קבוצות בספורט.

אני אעלה את הרעיון שהעלתה חברת הכנסת שקד. אנחנו נתנגד לאישור תקנות שיהיה בהן אישור ליציאה ברכבים, כי זו הפרה של כל

אנחנו נתנגד.

פרופסור גרוטו, בבקשה. אני אתן לכם את הסיכום של הדברים. קיימנו מספר דיונים בקרב הצוות המקצועי ועם כל אנשי משרד הבריאות לגבי הבקשות שעלו

בחלק מהמצבים גם ניתן טיפול ללא מסכות, שזה דבר שמפר את עיקרון המסכות. כל העקרונות האלה מופרים בזכות היחידנית. היציאה לטיסות מפרה את עיקרון היציאה מהבית. בחלק מהמקרים זה גם מפר את עיקרון ההתקהלות, כי אנחנו יוצרים מגעים מיותרים ונוספים גם בשדה התעופה וגם במטוס. לגבי מרחק סביר בהפגנות, זה לא נושא של משרד הבריאות. כל הבקשות שעלו פה פוגעות באחד או יותר מהעקרונות של ההתמודדות עם המגיפה, לכן אנחנו כרגע לא מוכנים לשינויים בנוסח כמו שמונח בפניכם. אני מניח שלנושא של המרחק הסביר יתייחסו גורמי

חלק מהדברים שהכנסנו הם לשבוע בלבד, כמו למשל נושא ההפגנות. אנחנו יודעים את משך הזמן. האם יש דברים שאתם יכולים לתת להם מחשבה נוספת? חלק מהתקנות פגות מיד אחרי חול המועד. חול המועד זו תקופה של חג, אם מבחינת עבודה ואם מבחינת דברים

אולי רק בעניין של הספורטאים. האם אתה יכול לתת אופק,

האם יש דברים שאפשר יהיה לאשר אותם? האם את הנושא של

ברגע שתתחיל העונה אפשר יהיה להאריך את הליגה.

לפי מה שאני מכיר את המינהלת של הכדורסל,

הם יודעים למצוא פתרונות לאילוצים האלה.

אתם רוצים שיהיה ציות להוראות, אבל אני אומרת לך שהציבור לא יצליח

כל מפגש יכול לגרור לשרשרת הדבקה.

והאחד הזה יכול להדביק 20. יש אנשים שגם הדביקו 100. אנחנו לא יודעים לזהות את אותם מפיצי על, לבדוק רק אותם ואת כל השאר לשחרר. הלוואי שנגיע למצב הזה.

יש פתרונות טכנולוגיים שיתנו לנו מענה הרבה יותר טוב אחר כך, אבל כרגע הם לא

אני מסתכל על זה מהזווית המשטרתית.

אז כל רכב שיגיע למחסום משטרתי, בין אם הוא רכב בודד,

יוכל לטעון את הטענה הזאת. מזה נגזרת היכולת שלנו לפקח על שאר התנועה. אין ספק שברגע שכל אדם יוכל לטעון טענה שהוא בעצמו מפגין או נוסע להפגנה אני לא אוכל לבדוק את העניין הזה,

הרי אתה לא שולח שוטר עם אותו איש עסקים שאתה פוגש במחסום.

מתייחס לאינסטינקט, אתה מתייחס לתחושת הבטן של השוטר,

איך אתה בודק בעל מפעל שאומר לך שהיה לו עכשיו פיצוץ במים, בביוב? הרי אתה לא שולח איתו את הסיור, אתה לא

צריך להתייחס לזה כמו שמתייחסים לתהלוכה.

הכוונה היא לא שאנשים סתם ייסעו. אם אני רוצה להפגין בתהלוכה של מכוניות לכיוון קיסריה, אז אני לא יכול לנסוע בבוקר לקיסריה. אתם תגידו איפה להיות.

התפקיד של המשטרה הוא לא רק להגיד מה לא,

היכולת של כל אחד ואחד לבוא ולטעון שהוא מפגין באופן עצמאי כנגד הסגר ולכן הוא נוסע ממקום למקום זה דבר שבאופן טבעי יקשה מאוד על השוטרים בצורה משמעותית.

אתם לא נותנים פתרונות, אתם הולכים עם הזרם.

אני מציע להגיש בקשה שיהיה בה מספר כלי הרכב, מספרי הזיהוי שלהם, מאיפה, להיכן,

לקראת הבחינה הזאת ביקשנו חוות דעת כתובות ממשרד הבריאות, מהמשרד לביטחון פנים וממשטרת ישראל. במסגרת שבעת הימים האלה? אתה מדבר על הארכה שתתקיים במסגרת שבעת הימים

זו הכוונה?

הפגנות, מתי אתה חושב שיהיה הנוהל הזה?

אנחנו מדברים על הנחיות שיהיו תקפות בשבוע הקרוב.

אני יכול לברר. לבי הנושא של ההפגנות

מקומות העבודה כמו לגבי ההפגנות הרכובות. לגבי מקומות העבודה העמדה שלי הייתה - - אז היה להיפך,

לגבי התחום של העבודה הצגנו את התקנות. אני מזכיר את הנקודה של 10 עובדים, חמישה

כרגע התקנות הן כאלה שלא ניתן לאפשר שהות של 10 עובדים.

זה לא הכלל, שנכנסים בסעיפים שמנינו מקודם, במיוחד בתקנה 3(א)(9). ככל שהוועדה תחליט או תבקש אנחנו נעלה שוב לממשלה. כרגע אין יוזמה על השולחן לעשות תיקון.

יעקב, אין בזה באמת טעם מעשי, רק יש בזה איתות לממשלה. אנחנו יכולים לאותת ככה, ואנחנו יכולים לאותת גם בזה שאנחנו - - אי אפשר

הרבה דברים השתנו ככה. יכולתי לבנות יופי של קריירה עם כל מיני החלטות פופוליסטיות וטובות. אנחנו לא שם. גם אתה לא שם. גם אתה לא שם. לא התכוונתי לאף אחד שנמצא

עדיף שזה יהיה כמה שיותר מהימן.

אני לא מתכוון להפסיק לאותת בדברים האלה שדיברנו עליהם, גם בנושא

מה שנאמר לי זה שברגע שתהיה האפשרות הראשונה להקלות, זה יהיה אחד הדברים הראשונים.

זו הייתה בקשה של חברים מכל המפלגות. אני מבין שהנושא הזה, ברגע שיהיה אפשרי לחשוב על טיפה הקלות,

אולי הוא יהיה צר יותר, אולי ממוקד

יחד עם זאת, שר הבריאות אמר בצורה הברורה ביותר שברגע שיהיו הקלות כלשהן הנושא הזה שדיברנו עליו, של האימונים בליגות הכדורסל והכדורגל, יהיה בין הדברים הראשונים בדיון

אני הולך בדרך שלי. אמנם היא דרך טיפה יותר ארוכה, אבל בסוף היא קצרה. גם בהצבעה היא תהיה קצרה. גור, תגיד על מה אנחנו מצביעים. אני

לגבי הגבלת השהייה במרחב הציבורי והגבלת הפעילות יש את תקנות

התשפ"א-2020, שהגיעו לוועדה ב-25 בספטמבר 2020. מי בעד, מי נגד? הצבעה בעד 9 נגד 6 נמנעים אין אושר. התקנות אושרו.

הוועדה מצביעה עליו בתוך

אבל אז אנחנו לא מרוויחים מזה כלום. הממשלה בכל מקרה עד ערב החג,

צריכה לקבל את ההחלטות. אנחנו נחכה ל-10 באוקטובר.

של עד חמישה עובדים. מדובר בהחלטה רוחבית, חכמה, ממוקדת וזעירה. אני

תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות במקומות עבודה) (תיקון מס' 4), התשפ"א-2020, שהגיע ב-17 בספטמבר. אלו לא התקנות שעשו את הסגירה. אלו לא התקנות של הסגר המוחלט. זה הסגר חצי דרך. מי בעד, מי נגד? הצבעה בעד, 9 נגד, 7 נמנעים, אין אושר. ברגע זה 300,000 עובדים יצאו לחל"ת. התקנות אושרו. הקובץ האחרון, שזה התקנות המגבילות יותר של מקומות העבודה שהתקבלו לפני שבוע, הגיעו ב-25 בספטמבר. תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות במקומות עבודה) (תיקון), התשפ"א-2020. מי בעד התקנות,

הצבעה בעד, 8 נגד, 7 נמנעים, 1 אושר. התקנות אושרו. חברים, שיהיה לכולנו חג שמח ובשורות טובות.

ננעלה בשעה 20:42.